אנחנו ממשיכים בדיון שלישי של ועדת הכלכלה היום. אלה דיונים כבדים וחשובים, התחלנו בהוקרת אנשי ונשות המילואים ובחשיבה איך עוזרים להם - - תומכי לחימה לא שווים גרוש? לא דיברתם עליהם. דיברתם רק על הלוחמים - - לא נכון, אתה לא היית. הרי בלי המכשיר שלי לא תוכל - - - אתה לא היית שם. אנחנו הזכרנו את האלוף עמרם מצנע ואת האלוף אודי אדם שהיו נוסעים במשאיות של מובילי טנקים עם מתנדבים. זה מה שהם עושים במילואים, מובילים טנקים. עמרם מצנע ואודי אדם, הם ביחידת התנדבות אז אנחנו בעד תומכי לחימה. עוד נתון אתה יודע שהצבא מעצמו לא קורא לי למילואים? אני יכול להגיד שזה רק אחוז אחד או שני אחוזים זה הצבא,

אני מתגעגע למילואים. נכון, לא נותנים לנו לעשות מילואים. הדיון השני היה חשוב סוגיית חקיקה בענף התיירות התאמות למצב גלובאלי ברכש של חבילות תיירות. הדיון השלישי המשך דיון קידום הצעת חוק הבנקאות (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב-2022, הצעת החוק של חבר הכנסת חיים כץ וחברת הכנסת חוה אתי עטייה. חברי הכנסת יפתחו בקצרה, אחרי זה נציגי הממשלה הרלוונטיים, אחרי זה הגופים המרכזיים שהחוק הזה משפיע עליהם וסבב חברי כנסת. חיים כץ ואתי, בבקשה. הצעת החוק הזאת נולדה כי הבנקים מנצלים את היכולות שלהם לקחת מאנשים בגלל שהם יכולים. מי שבא לבקש משכנתא, משלם עמלה בגין פתיחת תיק משכנתא, שהיא אחוז מוגדר מהמשכנתא. לא שהם אומרים שפתיחת תיק של מיליון שקל עולה לי איקס ושלושה מיליון שקל עולה לי שלושה איקס. הם יודעים שהיא עולה איקס, אז למי שנחמד הם נותנים הנחה של 90% או 70%. אנחנו ניתן לך 70%. ולמי הם לא נותנים הנחה? לבלונדינים עם עיניים כחולות כי אין להם כסף, כי הם לא יכולים לשלם, אז גם קורעים אותם בריביות וגם קורעים אותם בפתיחת התיק.

שנותנים הלוואות 20, 30 שנה צריכים להרוויח כסף. אני אמרתי שבחיים אני לא אעשה עסקים עם מי שלא מרוויח כסף וזה לגיטימי, בשביל זה הם קמו, בשביל להרוויח כסף אבל הם צריכים להרוויח כסף במידה ולא בחזירות. הנושא של פתיחת תיק זה חזירות וזה לקחת בגלל שהם יכולים. זה כמו לקחת עמלת שמירה על המניות,

יש עמלת שמירה כי פעם הם היו לוקחים ניירות ושומרים אותם, היום זה שורה במחשב עמלת שמירה כי הם יכולים. אז הכנסת באה ואמרה: אוקי, נכון שאתם יכולים אבל נשים לזה קץ. תרוויחו במידה. בשנת 2021 לקחו 16 מיליארד, לא 16? איפה אנשי המחקר, 16 מיליארד? אני חושב ש-16 מיליארד ומשכנתא ממוצעת של מיליון שקל, הבנקים הרוויחו על פתיחת תיק, רחמנא לצלן, בין 250 ל-280 מיליון שקל. נכון, קיבלנו דיבידנדים, אלה שיש להם מניות של הבנקים לא רוצים. לא רוצים, לא צריך. תתנהגו בהגינות, ואת זה אנחנו לא רואים מהבנקים. ולכן באה הצעת החוק הזאת, לשמור על אלה שלא יכולים כי מי שיכול מקבל את ההנחה, כי מי שיכול לא משלם כי הבנקים נחמדים אליו. כי מי שיש לו ובא לקחת משכנתא בשביל לעשות ארביטראז' על הכסף כי הוא יודע להרוויח את הכסף בריביות מהשוק, לא בשוק של היום אבל בשוק של אתמול והוא יודע להרוויח הוא לא משלם את העמלה הזאת. מי שנלחם על החיים שלו בשביל 13 שנות עבודה בשביל לקחת משכנתא כדי לקנות בית אותו קורעים. ופה הכנסת באה והחליטה, בהמשך לעבודתו של מיכאל, להוריד את מחירי התחבורה כי את מי קורעים? את מי שהם יכולים. לייקר. כן, אותו דבר פה, זה לקחת כי הם יכולים, כי הם חושבים שהם יכולים. אז אני מקווה שכנסת ישראל תסביר היום לבנקים שזהו, תם עידן לפחות בזה, וזה הסדק בקיר. וכמה שהם יתנגדו יותר הם יקבלו יותר בראש. כמה שהבנקים יתנגדו יותר הם יקבלו יותר בראש. הם צריכים להרוויח במידה. אנחנו לא רוצים שהם לא ירוויחו, הם לא עובדים לשם שמיים, הם עובדים בשביל להרוויח אבל לא בשביל לקחת מה שלא צריך בגלל שהם יכולים.

תודה לך. אתי, רוצה להוסיף? בוקר טוב. אני אתחיל עם הפרגונים תודה לך, אדוני היושב-ראש, וכול הכבוד לך חיים כץ. אילולא אתם הצעת החוק לא הייתה מקודמת. אנחנו צריכים לזכור שהלקוחות הם לפני הרווחים של הבנקים. וכמו שאני אומרת, בשעה טובה ומוצלחת הגענו לישורת האחרונה, הבאנו בשורה משמחת גם לרוכשי הדירות, גם לזוגות הצעירים, ואין ספק שזו הצעת חוק חברתית והיא תיטיב עם האוכלוסיות החלשות, הם יכולים לנשום לרווחה. אני חושבת שאנחנו נביא הישג מרשים הודות לוועדה, ואני מברכת. הצעת החוק סוף-סוף תביא לשקיפות, לשוויון, לביטול האפליה. אנחנו יודעים שהרווחים של הבנקים נוסקים ותפקידנו כחברי כנסת זה לבחון צעדים אשר יקלו ולא יכבידו על האוכלוסיות החלשות, וזו מהות העבודה שלנו. בלשון החוק ההצעה היא לטובת הציבור. תודה רבה. תודה רבה לך. נציג משרד האוצר, ולאחריו נציג בנק ישראל. אני רפרנט פיננסים באגף תקציבים. אמרתי בדיון הקודם ואגיד את זה גם עכשיו: שר האוצר תומך בהצעה הזאת. אנחנו חושבים שלא נכון לקבוע עמלה בחקיקה, זה דברים שמצריכים גמישות גבוהה יותר ולכן יכלו לקבוע אותם ברמות יותר נמוכות כמו חקיקת משנה וכמו הוראות המפקח. תודה. נציג בנק ישראל, בבקשה. שלום. אני מנהלת את יחידת האסדרה באגף בנק-לקוח בפיקוח על הבנקים. אנחנו התייחסנו לנושא והעברנו עמדה בכתב בדיון הקודם ובה התייחסנו לרפורמה במשכנתאות שהפיקוח מקדם, שאנחנו סברנו שהיא זו שנותנת את המענה הנכון לסוגיה על-ידי זה שהיא מציגה בצורה טובה יותר את המידע ללקוח ומאפשרת לו לשפר את יכולת ההחלטה שלו וחשבנו שגם המחוקק צריך לקחת את זה בחשבון, יחד עם זאת, אמרנו שככל שבכל זאת יולט לקדם את הרעיון בחקיקה אז יש לזה חשיבות שזה יהיה על כול הגופים נותני האשראי ולא רק על הבנקים. ושאנחנו מביאים בתוך ההכנה לקריאה שנייה ושלישית החלה גם על הגופים החוץ-בנקאיים, של העקרונות וה - - - תודה רבה לך על ההערה הזאת. תודה. חיים כץ מפרגן לבנק ישראל לתעד

נציגי הבנקים, לא להתפרץ לדבריו. אני כן אשמח להוסיף על העניין של החוץ-בנקאיים - - בן דהן, הייתה לך הזדמנות לדבר, אתה מדבר קצר. עברה דקה, אתה רוצה לדבר שוב? הצעת החוק המקורית לא כללה את החוץ-בנקאיים ועכשיו הם כן כוללים את זה. אני כן אשמח להתייחס ספציפית לעניין. בדיון הקודם אמרנו שבהכנה לקריאה שנייה ושלישית יכללו גופים חוץ-בנקאיים מה שטוב לבנקים טוב לכל נותני המשכנתאות. אם תהיה לך התייחסות בהמשך... אנחנו עכשיו נותנים לנציגי הבנקים, ואנחנו מבקשים לא להתפרץ לדבריהם גם אם תשמעו משהו שאתם לא אוהבים לשמוע. היחיד שמתפרץ פה זה רון כץ, הוא היחיד הלא-מאופק. חיים לא מתפרץ, הוא רגוע. גם אם היא תגיד אני לא יודע מה, אני לא אעיר הערה. נציגי הבנקים, בבקשה. אני מנכ"ל איגוד הבנקים. אני רוצה לפתוח בדברי הסבר להצעת החוק. אני מקווה שכתוב שם שכן לא נראה שיש הלימה בין הפעולה המבצעת לבין התשלום המבוקש. אני קצת קיצרתי. אני רוצה להתמקד בנושא ה"כן לא נראה" כי הצעת חוק, אני לא ידוע אם מגישים על בסיס תחושות אבל גם על ההלימה הרלוונטית שמדובר עליה כי זה העיקרון עצמו. אני לא בטוח שבתהליך המהיר שבו הצעת החוק הזאת מקודמת נכללו לעומק ה - - - המקצועיים ולכן אני אבקש לחדד במספר נקודות: 1. עמלה שכזאת קיימת ברוב המוחלט של מדינות ה-OECD עם אותו מנגנון, המנגנון שמתייחס לאחוז מהיקף ההלוואה. גובה העמלה בישראל, בהשוואה למדינות ה-OECD, כי זאת נקודת הייחוס של כולנו, כשאומרים שיקר פה ויקר פה ויקר פה, אז נקודת הייחוס היא תמיד למה שקורה מחוץ לישראל. אז גובה העמלה הזאת בישראל נמוכה, ולא סתם נמוכה אלא נמוכה משמעותית והיא נמצאת בחלק התחתון. אולי יש מדינה אחת שמתקרבת אלינו והיא נמצאת פחות או יותר במספרים שלנו. גובה העמלה שמוצעת הוא אינו מתכתב בשום צורה שהיא,

עם העליות שמבוצעות בפועל. אני לפחות,

לא ראינו ולא הוצג לנו ואני לא חושב שגם למגישי ההצעה יש כזאת, איזו שהיא עבודה כלכלית שמתייחסת לאותה אמירה שכן לא נראה שיש הלימה בין הפעולה המבוקשת לבין התשלום המבוקש בגינה. אז אפשר להתכבד ולעשות איזו שהיא עבודה מסוימת כי על סמך מה נקבע הסכום הזה? אפשר היה לקבוע כול סכום שהוא. 20 פעם ח"י. בסדר, אז שיהיה רשום בהצעת החוק שככה נקבעת העמלה, שזה 20 פעמים ח"י, שזה בסדר. אני רק רוצה להבין את המכניזם שההצעה הזאת מביאה פה לדיון. אני רוצה להוסיף עוד משהו אנחנו נמצאים על סיפן של רפורמות, שתי רפורמות מאוד גדולות בתחום המשכנתאות. את שתי הרפורמות אתם מכירים טוב, מי שהם חברי הוועדה הזאת רפורמה שעומדת לצאת ממש בחודשים, בשבועות הקרובים ורפורמה נוספת שהיא הרבה יותר גדולה, רפורמת ה-API, שמייצרת איזה שהוא יתרון מאוד משמעותי לגופים שיבואו ויציעו הצעות ערך עבור הלקוחות, לדברר ולתמחר את השירותים הפיננסיים השונים וביניהם גם את המשכנתאות. זאת אחת הסיבות ששתי הרפורמות האלה יצאו לדרך, אחת מהן מיידית שקורית ממש בימים אלה. זה סכום הפסדי, ותכף אני אסביר אבל אין שום היגיון לקבוע שיש סכום הפסדי באופן גורף לכולם. יש פה איזה שהוא עיוות מסוים ותכף אסביר למה זה סכום הפסדים אבל באופן מובהק, לחלקם אין שום הצדקה לכך. למשל, יש עסקאות לא מעטות היום מרבית הפעילות בשוק הנדל"ן היא בעסקאות תמ"א. עסקאות תמ"א הן עסקאות מאוד-מאוד מורכבות ומסובכות לכשעצמן ומגיעות לכדי חיתום בתוך המערכת הבנקאית. יש אבחנה ביחס לסכום ההלוואה, יש יחס באבחנה לסכום הנכס. אם יש פה חשיבה מסוימת ו20- פעמים ח"י אני מכבד את זה, אני גם באתי מבית הכנסת אבל השאלה היא שוב איזה קהל מטרה ולאן רוצים להגיע, ואני חושב - - שמונה שעות כפול 45. לא לתת שמונה שעות, ואתה לא משלם לפקידים שלך,

45 שקלים שעה. חיים, אני מבקש ממך. בוא, אני אתן לך - - חיים, אני מבקש ממך להתאפק. לפחות הבאת שני סוגי תחשיב, אחד מבית הכנסת ואחד לפי עבודה. בהמשך תביא לנו עוד איזה תחשיב. תמשיך אדוני. עכשיו אני רוצה לדבר קצת לגבי הנושא של כמה שעות לוקח החוק הזה של העבודה ומה רמת התמחור:

העמלה הזאת נגבית רק כאשר הושלם התהליך או השלב הסופי של מתן המשכנתא. אני מזכיר שלפני כן, במסגרת אישורים מקומיים, שמרביתם לא מגיעים בכלל לכדי פעולת ביצוע המשכנתא, הבנקים לא גובים שום כסף מהלקוחות. יש פה עבודה עצומה, בהיקפים מאוד גדולים כי אנשים מתמחרים ובודקים, וכמות הבדיקות וכמות הבדיקות ביחס לכמות הביצועים היא מאוד משמעותית ויוצרת תהליך של עמלות שבכלל לא מתומחר במסגרת העמלה הרלוונטית הזאת. יש את הפגישות עם הלקוחות, יש את הליכי החיתום, יש את התהליכים המשפטיים, יש את התהליכים שקשורים לעולם התפעול, יש את העולמות שקשורים להצגת - - - למעבר עליהם ובדיקה שלהם. זה לא שמונה שעות וגם לא 10 שעות וזה גם לא 45 שקלים לשעה כי במערכת הבנקאית, וזה נתונים שמתפרסמים, היקף שעת עבודה ממוצעת בתחום הספציפי הזה, בעולמות של חיתום ובצד המשפטי, ואלה הגופים שמתעסקים בנושא המשכנתאות לצערי הרב או לשמחתי הרבה זה רחוק מאוד מ-45 שקלים לשעה. זה הרווח היחיד שיש לבנק מהמשכנתא? יש בבנקאות עמלות... איתן, איתן, בשיחות מקדימות אמרתי שאני אתן לך ארבע דקות להציג, כבר עברו שש. קח עוד שלוש ותסיים. אוקי, אז אני מסיים. אז יש את מרכיב העמלות שאמור לשקף את העלויות, ואני מסביר פה שרמת העלויות לא מתכתבת עם המספר שבהצעת החוק, ממש לא מתכתבת. אני גם לא חושב שמישהו מכם ביצע עבודה כלכלית יסודית ובא עם איזה שהוא נתון מסוים שיכול להצדיק את הסכום ביחס לנושא הספציפי הזה. יש לך סכום אחר להציע? מספר אחר? אני לא יכול לעשות את זה מבחינה הגבלית, אני לא רוצה לבוא ולשים מספרים, אני לא יכול להתעסק עם הדברים האלה. אני מבקש מכם שתעשו את העבודה הזאת. נשב ונבצע אותה, וגם אם זה ייקח עוד קצת זמן, אנחנו נבצע תהליך שהוא הרבה יותר נכון, הרבה יותר רלוונטי ונותן מענה, בין היתר, גם לבעיה שאולי הוחלטה פה על-ידי חברי הכנסת - - היה ראוי שתבוא עם נתונים, אל תפיל את זה עלינו. אני איגוד, אני לא יכול להביא נתונים. בסדר, לא אתה - - - הוא התכוון שתגיד כמה הרוויחו הבנקים בשנת 2021. "תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 4. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל),

אחרי סעיף 57א יבוא: "הגבלת עמלה בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור 57ב. (א)בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור רשאי המלווה לגבות עמלה ששיעורה לא יעלה על 360 שקלים חדשים. (ב)הסכום האמור בסעיף קטן (א) יתעדכן ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון

הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא